אני פותח את הדיון שהוא בהמשך לדיון שביטלנו אותו ב-7 בפברואר 2023, על קשיים בהעברת כספים ורכוש לעולים חדשים מרוסיה. אנחנו נתקלים במצב שבו עולים רבים שברחו, עזבו את בתיהם מאוקרינה, מרוסיה בעיקר ולא יכלו להוציא את הרכוש שלהם,

להוציא את הכספים מחשבונות הבנק שלהם, הגיעו לכאן הרבה פעמים חסרי כל, חלקם גם קיבלו מענק הסתגלות שמשרד העלייה והקליטה הפסיק לשלם אותו החל מינואר, סל הקליטה מוגבל לחצי שנה, רבים מהם גם לא יכלו ללמוד באולפנים, כי האולפנים גם הם לא עובדים ואין מספיק מורים באולפנים אז הם גם בלי עברית, בלי יכולת להתפרנס, גם אם עכשיו הם יתקבלו לאולפן, הם לא יכולים ללמוד בו, כי הם צריכים לעבוד ולהתפרנס,

כבר אין מענק הסתגלות וגם אין סל קליטה. אז כל הבעיות האלה גם יחד, מצטרפות לעשרות אלפי עולים שהגיעו מהאזורים האלה וחלקם עלו לארץ, אבל יש להם כסף בארץ המוצא, ברוסיה והם מבקשים להביא אותו לכאן ומשטר הסנקציות מאוד מאוד מקשה על כך, למרות שישנם פתרונות. יש בעיה גם מבחינת פתיחת חשבונות בנק וגם מבחינת ההתנהלות. ב-2 בפברואר הוציא המפקח על הבנקים, אבידן, הנחיות מפורשות לכל התאגידים הבנקאיים בארץ, לגבי חובת הנימוק והפירוט ללקוחות הבנקים, כשהם מסרבים להם להעברת כספים ושחשוב לבדוק את הבקשות של הלקוחות לביצוע העברות לגופים שלא מוטלים עליהם סנקציות, אחת הבעיות שאנחנו נתקלנו בהם, זה שהבנקים באופן גורף, פשוט לא מאפשרים את העברת הכספים ולכן יש חשיבות פה גם אחת, לפחות מהשיחות המוקדמות שלי עם הפיקוח על הבנקים, להעביר את המידע הזה לבנקים,

להעביר את המידע הזה למלווה העולים, למי שמבצע את הקליטה בפועל כדי שכשהעולה מגיע לפתוח חשבון בנק, עומד מול הבנק,

לעשות זאת ולהתמודד עם זה שהרבה פעמים הבנק נוקט ניהול סיכונים של מאה אחוז, אי אפשר ובזה נגמר הסיפור. אני אבקש מהפיקוח על הבנקים להתחיל. טלי קיסר בוקר טוב, אני חושב שסגנית המפקח מבקשת אם יתאפשר לה.

טלי קיסר, סגנית המפקח על הבנקים. אני רוצה להגיד בפתיח, הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות מאוד גבוהה לתת שירות מיטבי לאוכלוסיית העולים. אנחנו מבינים שלמערכת הבנקאית יש תפקיד מאוד חשוב בקליטת העולה ולהבטיח שהוא יכול לקיים פה מרכז חיים ולנהל פעילות בנקאית ופיננסית ובגלל זה אנחנו פועלים בעצימות מאוד גבוהה. היושב ראש, אתה ציינת את המכתב האחרון, אבל תיכף אני אציין דברים נוספים שעשינו בשנה